בוקר טוב לכולם. אני פותח את ישיבת הוועדה.

סדר-היום:

אנחנו נמצאים עכשיו בהנמקת ההסתייגויות, ולאחר מכן יהיו הצבעות. אנחנו נתחיל בהסתייגויות של סיעת ימינה להצעת החוק. חברת הכנסת איילת שקד, בבקשה. אני רק מבקש, אם את יכולה, להקריא את השאילתה ואחר כך להסביר אותה ולנמק,

לא צריך להקריא.

הגשתי חדש, לא? אין בעיה. לא, כי אחר כך אני אצטרך. אז אני מעדיף לעשות את זה עכשיו.

בסעיף 1, בהגדרת "ועדה של הכנסת" יימחקו פסקאות משנה (2),

ובמקומם יבוא: "(2) לעניין תקנות לפי סעיפים 10,

הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה".

לא צריך להקריא, אם אני מוסרת לו דף. ואז הוא צריך להקריא. אני פשוט רוצה - - - טוב. בסעיף 1, בהגדרת "ועדה של הכנסת" - - - לא, לא. אל תקריא את הכול ביחד. עכשיו תנמקי. או שיש לך נימוק בסדר אחר. עד שנקרא הכול ביחד. אז תעזבי. דקה, דקה. תקריא את מהר את ההסתייגויות שלה. אדוני, אפשר לבקש לוודא שקארין אלהרר נמצאת איתנו בזום? קארין איתנו, זה בטוח.

היא לא.

חברים. אז תתקשר אליה.

שהיא תוכל ל הצטרף ולהאזין.

להצטרף היא יכולה. אלעזר, בבקשה, תקריא מהר. 2. בסעיף 1, בהגדרת "ועדה של הכנסת" תימחק פסקת משנה (1) ובמקומה יבוא: "(1) בכפוף לאמור בפסקאות (2) עד (4) הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה". 3. בסעיף 4(ד)(1) במקום: "בתוך 24 שעות מהמועד שהוגשו לה", יבוא: "בתוך 48 שעות מהמועד שהוגשו לה". 4. בסעיף 4(ד)(1) במקום: "בתוך 24 שעות מהמועד שהוגשו לה", יבוא: "בתוך 36 שעות מהמועד שהוגשו לה".

5. בסעיף 4(ד)(2)(ג) לאחר המילים: "ואם הוחלט על הארכתן, עד תום תקופת ההארכה (בסעיף קטן זה, המועד האחרון להחלטת הוועדה)", יבוא: "יראו את הוועדה כמתנגדת לאישור התקנות". כן, בבקשה. חברת הכנסת איילת שקד, בבקשה. אני אדבר על שתי ההסתייגויות המרכזיות. אחת, דרך אגב, דיברתי על זה עם כל חברי הסיעה, אנחנו חושבים שלא נכון להוציא את ועדת הקורונה בכלל מטיפול בנושא הקורונה. הבנו שחילקו את זה בין הוועדות הסטטוטוריות, אבל הקואליציה הקימה ועדת קורונה, ולכן מן הסתם גם הם צריכים לעשות משהו. ממה שאני שמעתי וממה שהבנתי מאנשי קואליציה, הם עשו את זה בגלל שחברת הכנסת יפעת שאשא-ביטון לא הסכימה להתיישר עם החלטות ההזויות של הממשלה. עכשיו, הכנסת היא לא חותמת גומי. אנחנו כאן לא קבלני ביצוע של החלטות מטופשות של הממשלה. לכן אם יש ועדה שהיא בסך הכול עצמאית וקיבלה החלטות בהגיון אחרי שהיא שמעה נתונים, לקחת ממנה את הסמכויות בעינינו זה לא נכון. ולכן אנחנו כן חושבים שצריך לשלב גם את ועדת הקורונה כחלק

סליחה, חבר הכנסת, הוא רק שבוע בעבודה. אין לו מספיק ותק פה. אין קשר לוותק בעבודה.

באמת. קארין נמצאת איתנו תמיד על הקו. לא צריך לחפש את זה. בוקר טוב, אלי אבידר. ברוך הבא, ידידי. מיקי הגיע. התגעגעתי אליך, מיקי. הייתי עסוק בקורונה.

בקיצור, לדעתנו, צריך לשלב גם את ועדת הקורונה. לא יכול להיות שבגלל שהיא עשתה את המוטל עליה, הוועדה, אז יילקחו ממנה הסמכויות. לכן אני כן מבקשת שאת חלק מהנושאים להעביר גם לוועדת הקורונה. ההסתייגות השנייה היא במקום שיהיה לוועדה 24 שעות לפני שהתקנה נכנסת לרשומות, יהיה לה 48 שעות.

אם אתם שואלים אותי, הדבר הנכון היה לתת 72 שעות. אבל הבנתי שראש הממשלה למעשה עומד על 24 שעות. דיברתי עם שרים, עם חברי הוועדה מהקואליציה כאן, כולם תמימי דעים - - - אף אחד לא אמר ראש הממשלה. הממשלה, כרגע.

אבל כשאני דיברתי עם כמה שרים בממשלה, הם אמרו שאנחנו צודקים. כולל דיברתי עם חברי הקואליציה כאן. הם גם אמרו שאנחנו צודקים, כי יש הגיון פשוט.

בוקר טוב. שומעים אותך. בוקר אור. יש הגיון פשוט. דרך אגב, כשהממשלה מקבלת החלטה מסוימת, היא נכנסת לתוקף. הציבור מתחיל ליישם אותה. ואחרי יום-יומיים משנים אותה. זה עושה נזק קודם כול לציבור וגם,

לממשלה. ונראה שהממשלה לא שולטת במה שנעשה עם החלטות בשליפה, בצורה לא רצינית. ולכן אני לא מבינה, באמת נשגבת מבינתי ההתעקשות הזאת להפוך לחוכא ואטלולא את החלטות הממשלה בזה שהממשלה לא מוכנה לתת לכנסת זמן לדון. ולא ביקשנו שבוע, אני מוכנה אפילו יומיים, לדעתי, שלושה ימים זה המספר הסביר. אבל בזה שהממשלה לא מוכנה לתת לכנסת זמן לדון בהחלטה זה רק אומר,

שאתם כראשי ועדות לא מתכוונים להיות ראשי ועדות עצמאים, אלא להכפיף את עצמכם באופן מלא מלא להחלטות הממשלה. אם זה מה שאתם מתכוונים לעשות, אז אל תבזבזו פה את הזמן של כולם. אם אתם מתכוונים לעשות עבודה רצינית ושהכנסת תעשה את עבודתה, 24 שעות זה בדיחה. תשנו את זה.

שאם שואלים את דעתם של חברי הקואליציה, אז דעתם היא כדעתנו. אין פה הבדל בין קואליציה לאופוזיציה. כולם מבינים ששינוי החלטת הממשלה אחרי שהיא נכנסה לתוקף, זה דבר שמטרטר את האזרחים ומגחיך את הממשלה. לכן אני אומרת גם כאינטרס שלכם בכלל צריך להיות פה אינטרס שלכם ושלנו גם לטובת האזרחים וגם לטובתכם הפוליטית, אני לא מבינה איך אתם רוצים לעשות את זה. אני חושבת ש-48 שעות זו פשרה סבירה. אם אתם לא תקבלו את זה, אנחנו בוודאי נצביע נגד החוק. אם לא תקבלו את זה, דרך אגב, זה אומר שאתם לא מתכוונים באמת לעשות את עבודתכם. וסתם להיות חותמת גומי של הממשלה זה לא משהו שמעניין את חברי הכנסת שיושבים פה. ואתם עושים גם לעצמכם נזק וגם לציבור נזק. אז אני, שוב, אומרת: לדעתי, אפשר להגיע לפשרה על 48 שעות. תודה רבה. חבר הכנסת גדעון סער,

אני מבין שלא שלחת בכתב. שלחתי בכתב דווקא. שאל אותי אתמול בשלב מוקדם אפילו, אבל זה הועבר לגור. אני כמובן יכול לשוב ולפרט את הכול. אבל העברתי אתמול לגור. העברת בזמן.

מבחינת הזמן זה בסדר. אתה מקריא ומדבר או שרק מדבר? ואז נקריא את זה אחר כך. אני אדבר ואנמק.

אתה רק תשים את זה, שיהיה לנו את זה. בבקשה, חבר הכנסת גדעון סער.

אני רוצה בסעיף 2(ד), אני מציע להשמיט הסיפא שמתחילה במילים: "לא קיבלה" ומסתיימת במילים: "לפי המוקדם". הנימוק להשמטה הוא שאין כל סיבה שהוועדה לא תקבל החלטה בפרק הזמן הנדרש ואין סיבה לעקוף את הוועדה באמצעות המליאה. בסעיף 4(א) נאמר "באישור כאמור בסעיף קטן (ד)". ואני מציע שבמקום: "באישור כאמור בסעיף קטן (ד)", יבוא: "באישור הוועדה". לאחר מכן אני מציע בסעיף (ד), שאני רוצה לציין שבאמת לעומת הנוסח של אתמול בבוקר, הנוסח הנוכחי הוא קצת יותר טוב. יחד עם זאת, אני מציע בסעיף 4(ד)(1) להשמיט את מה שנאמר מ"בתוך 24 שעות". באותה מידה מסעיף קטן (ג), סעיף קטן (ד) וסעיף 3, כל המנגנונים שמחריגים, אני מציע להשמיט אותם. הנימוקים, כפי שמסרתי, אני חושב שיש פה הרבה מאוד אפשרויות גם בהחרגה, גם בהחרגה למליאה, גם באי קבלת החלטה תוך זמן קצוב שבעצם הן מסכלות את הפיקוח הפרלמנטרי כפי שהוא צריך להיות,

אז סעיף 4(ג), אני מקווה שהובנתי על יד הייעוץ המשפטי.

אני מוכן לשבת ולפרט איפה בדיוק צריך להיות. אנחנו נקריא את זה בכל מקרה אחר כך. התיקונים שאני מציע הם לההסתייגויות לסעיף 4(א), (ג). לסעיף 4(ד)(2) אני לא מציע. סעיף 4(ד)(3) כאמור למחוק. הסתייגות לסעיף 13(א1) - - - חבר הכנסת סער, במה שמסרת לגור יש גם סעיף 6(1) ו-(2).

אני מוותר על ההסתייגויות לסעיף 6(1) ולסעיף 6 (2), ומדלג לסעיף 13(א1), שם אני מציע שבמקום המילים - - - "מאמץ סביר" במקום "כל מאמץ". כן, במקום המילים "מאמץ סביר",

באיזה הקשר זה? של עמדת השלטון המקומי.

לפני הממשלה. אני מוותר על ההסתייגות לסעיף 13 (ה1).

סעיף 15(ב), מה זה? סעיף 15(ב) אני פשוט הצגתי בין - - - כן.

אפילו לא כהסתייגות, אדוני היושב-ראש. אני פשוט מציע הצעה.

הארה באל"ף. כן להוסיף את ההוצאה של אנשים למלוניות או לאשפוז בחוץ בכלל כאחד הדברים שיאפשרו לאדם לצאת מאזור מוגבל. אם מוותרים על זה, אז מוותרים על זה.

אני מציע שאפשר לקיים דיפרנציאציה בין מוסדות חינוך, גם סוגי מוסדות חינוך. יכול להיות מצב שיחליטו, נניח, לקיים את גני הילדים ולא לקיים את בתי הספר התיכוניים או לקיים מוסדות חינוך שאין בהם תחלואה ולסגור מוסדות חינוך שיש בהם תחלואה. לדעתי, מהנוסח הקיים זה פחות ברור. ולכן אני מציע לכתוב במפורש שיכול שתהיה דיפרנציאציה בין מוסדות חינוך, בין סוגי מוסדות חינוך וכו'. בהתאם לגודלם וכו' וגם אופיים. או גודלם, תחלואה, אופיים. הנושא שנאמר במקום אחר בחוק היה צורך בהשגחה של ההורים על הילדים לשכבת הגיל הרלוונטית וכו'. לגבי סעיף 23(1), או בעצם זה סעיף 23(2) בנוסח הקודם, אני מציע למחוק את החרגה למה שכתוב בחוק העונשין ולקבוע שכל עבירה פלילית תאושר על ידי ועדת החוקה, וכל עבירה פלילית כזאת תאושר על ידי ועדת החוקה לפני שהיא נכנסת לתוקף. ולכן גם כל המנגנון שקיים בסעיף 23(2) שמאפשר מה קורה אם זה לא אושר בידי הכנסת- - - ממילא צריך להשתנות. לגבי סעיף 24 (א)(1), אני חושב שצריך לייצר מצב במקום "רשאית היא" לקבוע באותן תקנות כי העבירה היא "עבירה מנהלית", שאותן עבירות יהיו עבירות מנהליות.

לייצר את זה כחובה במקום כאפשרות. עד כאן, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. אלי, אתה מנמק.

זאת אומרת, קארין זה בשם גם ישראל ביתנו? זאת אומרת, זה הגיע ביחד.

אני רוצה לתת לה את הכבוד לדבר ראשונה. אה, אוקיי. אבל גם אתה מדבר, כמובן? אני לא אוותר על האפשרות לדבר.

לכן שאלתי. במיוחד כשאתה יושב מולי.

ויש לנו שיח שמתקיים מאתמול. אנחנו נשלים אותו. אתם עושים את זה לפי הסדר של הסעיפים?

אתה רוצה שאני אדבר עכשיו? אלי ואחר כך קארין. אין שום בעיה. אני אכנס בהסתייגויות בהקראה.

אבל כן אני רוצה להגיד דבר אחד. כן, בבקשה. תראו, החוק מגיע בחלל ריק. החוק הזה מגיע לאחר חוק איכוני השב"כ. אמרנו מתחילת הדרך כשהסתכלנו על הגיון שעומד בבסיס הדברים. כבר ביום הראשון של הדבר ידענו שזו המטרה. ואתם, יעקב, המפלגות החרדיות, נתתם לזה יד. אתם אפשרתם לו לקיים את זה. אמרתי לך אתמול שאתם מקבלים דברים על האפשרויות האלה. אמרת לי: מה פתאום? והיום התפרסם בעיתון על דמי אבטלה רק לצעירים שיש להם ילדים. ואני אומר לך את הדבר הבא, וזה משהו שחשוב להגיד את זה: תראה, אני מסתכל עליכם כבר חודשים. אתם מתהלכים באי שקט. סתם ככה, לילדים האלה,

כי אני מכחיש כל דבר שהיה בכלל - - - בוא, תן לי רגע להגיד לך.

סתם, לילדים האלה לא מגיע? סתם אני שואל. אלי, אנחנו חברים. בוודאי שמגיע. אה, אוקיי. בוודאי שמגיע. אבל יש פה דור שלם בגילים צעירים שהעתיד שלהם נגמר.

אתה שמעת אותנו מדברים לא לתת לעצמאים? יש משאבים - - - אדוני היושב-ראש.

אתה לא הבנת את מה שהוא אמר. הבנתי היטב את מה שהוא אמר.

אני לא אשאל יותר כלום.

אני מסתכל עליכם כבר כמה חודשים. אתם אמורים להיות המאושרים שבאנשי במשכן. ניסו להוציא אתכם מהמשחק הפוליטי. אתם הפכתם את הקערה. יצרתם בריתות. הבאתם לשולחן אנשים שבחיים לא היו חושבים שיבואו. בניתם מצב. אתם צריכים ללכת 16 זקופים בגובה שלושה מטר, ללכת עם גב זקוף. אבל אתם הולכים באי שקט. בוא אני אספר לך למה. בלימודי העומק של היהדות,

אומרים שכשבן אדם הולך באי שקט זה אומר שיש חוסר איזון.

הוא מקבל את מה שהוא רוצה. הוא קונה בית, אבל יש לו אי שקט. הוא רוצה לקנות בית יותר גדול. אבל יש לו אי שקט. הוא אומר: אני אקח עוד רכב ועוד זה. בחיים לא יגיע לשלוות נפש.

תראה, כמו שאני מכיר הציבור - - - אתה יודע למה? הציבור החרדי, שלוות הנפש שלו לא תלויה בזה.

אני אגיד לך למה. לא ברכב חדש, לא בדירה יותר גדולה. מכיוון שמסגרת החיים הזאת מוגבלת. ובן אדם חושב שאם הוא יגדיל עוד קצת,

הוא יקבל את שלוות הנפש שלו. הנפש יודעת שעל כל דבר כזה, אם זה לא נכון, יש תשלום בעולם הבא.

בחוכמת הפשט - - - רק תיזהר מהדתה. בחוכמת הפשט - - - אני מבקש ממך להיזהר מהדתה. יעקב, תקשיב, אולי יש לי משהו חכם להגיד. יש לך, ברך כלל. בחוכמת הפשט אומרים: כשנפשו של האדם הולכת לעולם האמת, היא עולה בפני בית דין של מעלה. בלימודי העומק אומרים שלא צריך בית דין, לא צריך שופטים, כיוון שהנפש בעצמה רואה מה שקרה, מתביישת והיא גוזרת את דינה לתיקון קשה יותר כדי לכפר על מה שנעשה. אז מגלגלים - - - ולכן אני אומר לך, אתם תקבלו את כל הכוח שבעולם. תשיגו את כל מה שתרצו. תקבלו את כל המשרדים,

אתם לא תגיעו לשלוות נפש, כי אתם עושים את הדבר הלא נכון.

ריבונו של עולם, 16. אתם אמורים להיות נציגי עיר הכהנים נוב כאן בכנסת. אתם לא מתנהגים כמו כהנים. ולכן אני אומר לכם: שלוות הנפש שלכם תגיע כשתתחילו לעשות את הדבר הנכון. ועד שלא תעשו את זה, לא יעזור כמה סמכויות וכמה הקצבות וכמה תשלומים וכמה דברים זה לא יעזור. אתם תלכו באי שקט. בבקשה. אתה רוצה לנמק? בהקראה אנחנו ננמק אחד-אחד.

אין הקראה. אנחנו אחר כך נעשה הצבעות. כשנגיע להצבעות, אז מה שהוקרא כבר יקרא במספר. בוא תן לי לנמק.

נימוק כללי שבא ליד ביטוי בכל ההסתייגויות שהגשנו הוא כזה דבר. יש פה תהליך מסוכן בחוק הזה שמעביר סמכויות בשרשרת. הכנסת מעבירה סמכויות לממשלה, הופכת להיות כנסת בדיעבד

החוק הזה מאפשר בעצם לקיחת סמכויות מחלק מהשרים שהיו אמונים באופן טבעי על הדבר הזה ומפקידים את זה בידיו של ראש הממשלה. אנחנו מתנגדים לכל התהליך הזה. כנסת בדיעבד היא כנסת שאינה קיימת. מה שקורה במדינת ישראל אין לו אח ורע בשום דמוקרטיה אחרת. ויש דמוקרטיות שעוברות את אותו משבר כמו שלנו. בהונגריה. אבל גם בהונגריה לא עושים את מראית העין. לא משחקים את המשחק כמו שאנחנו פה נאלצים לשחק.

תודה, אדוני. קארין אלהרר.

שכחתי נקודה אחת לציין. גדעון סער שכח נקודה אחת, ברשותך. יש בסעיף 13(ה1) איזושהי נקודה שיש תקופת הארכה ראשונה להכרזה על אזור מוגבל שהיא לא באישור. זאת אומרת, רק התקופה השנייה היא באישור הוועדה, סעיף 13(ה2). אתה מדבר על תקופה עם כניסת החוק? לא התקופה הראשונה.

יש הכרזה על אזור מוגבל.

יש אחרי זה הארכת תוקף לתקופות נוספות.

שם לא נאמר אישור הוועדה.

בהארכת תוקף בוודאי שכן.

אדוני, אני מפנה לסעיף 13(ה1). אולי אני לא מבין נכון.

במה ששלחת זה מופיע, בסעיף 10. אמרת שאתה מוותר על זה. אבל זה בעצם זה מה שאמרת מקודם. מה זה סעיף 10?

אז אני חוזר בי. אבל בהארכה כן. לא. בסעיף 13(ה1).

במה ששלחת, סעיף 10, 13(ה1) זה- - - לא הוא שואל עכשיו בחוק עצמו. יש לי את הנוסח העכשווי לסעיף 13(ה1). אין אישור ועדה בסעיף 13(ה1). יש אישור ועדה בסעיף 13 - - - נכון, נכון. לא, לא. לדעתי, אתה טועה.

אני אבדוק את זה.

אתה הגשת את זה.

הקראת ואמרת שאתה מוותר על זה. אתה בעצם חוזר בך ואתה רוצה - - - אז אני חוזר בי,

אז הוא חוזר בו מזה וזה כן יוקרא. תודה. קארין, לפני שאני נותן לך את רשות הדיבור, אני מבין שמיקי פה. אתם רוצים גם? אנחנו בשביל הצבעה. הבנתי.

רציתי לדעת מבחינה הזאת. אז עכשיו, קודם כול, לפני שתתחילי לדבר ולא בשביל שום סיבה אחרת, אני יכול לקראת סיום הדיונים האלה להגיד שקארין היא חרוצת הוועדה לפחות בחוק הזה, גם בחוקים אחרים. אבל אני חושב שלא הייתה דקה שהייתי פה לבד והיא לא הייתה בזום או כאן. ובאמת מגיע לה יישר כוח גדול עם הרבה שעות רצופות.

זה לא בכדי וזה לא מה בכך. אני מודה לך. גם מקבל באהבה את הביקורת.

אבל מודה לך על הרבה הארות עם אל"ף והערות עם עי"ן, שעשינו ביחד, שעוררת והצלחנו ביחד, שאני עוררתי ועזרת לי את. וגם חברים אחרים,

אבל בואו נאמר שבהחלט היית המובילה. אז קארין, בבקשה. חן חן לך. תראו, הדיונים בחוק הזה באמת היו דיונים, נגיד, יחסית ארוכים. זה חוק אחר. אבל זה מהסיבה הפשוטה שמדובר בחוק אחר. חוק שאני לא זוכרת כמותו. חוק שלא אמור להגיע לכנסת ישראל. אין ספק שהתפשטות הקורונה מביאה המון אתגרים. ואף אחד לא ירצה לחברי הכנסת וילמד אותם או יגיד להם שהם דואגים פחות לבריאות הציבור. ואני מאוד התאכזבתי שהיו נציגים של הממשלה שבאו ואמרו: מה, אתם לא רוצים לטפל בקורונה? אתם לא מבינים אילו משמעויות קשות יהיו לכל איחור?

גם אנחנו מבינים. גם אנחנו רוצים ציבור בריא. גם אנחנו רוצים לשמור על בריאותנו ועל בריאות קרובינו.

צריך פה איזון מאוד מאוד עדין בין זכויות אדם, הצורך בבריאות והצרכים האחרים חופש התנועה, חופש להשתכר וכו'

אמנם נעשו שינויים מאוד מאוד קטנים, אבל החוק הוא עדיין חוק מאוד מאוד רע. אני רוצה לדבר רק על הליבה שלו, על דרך קבלת החלטות. תראו, אני לא נתקלתי בכנסת או בחברי כנסת שמוסרים מראש את הכוח שלהם לשנות דברים. בואו נזכר. למה נבחרנו לכנסת הזאת? אם לא כדי להשפיע על חייהם של אנשים ולהפוך אותם לטובים יותר? עכשיו, אני אומרת את הדברים לא כקלישאה. זו ההזדמנות. הממשלה, בסדר, מקבלת החלטה. אני לא רוצה לפגוע במשילות. אני לא רוצה לפגוע ביכולת הממשלה לקבל החלטות. אני רוצה להפוך את החלטות לכאלה שהציבור יכול לעמוד בהן. כשהממשלה מקבלת החלטה ביום חמישי לסגור מסעדות, שישי בבוקר עדיין לסגור, שישי בצוהריים לפתוח. ואז זה מגיע לוועדה בדיעבד, ואומרים לסגור ולפתוח. תקשיבו, זה טירוף הדעת. זה טירוף הדעת מכל ההיבטים, גם כי הפרלמנט מוסר את המפתחות, לא בגלל הצורך שלי לשמור על כבודי. כבודי הוא לא העניין. כבודכם הוא לא העניין. העניין הוא האזרחים. מה אנחנו רוצים לייצר? מצב שבו אנשים או שלא מבינים מה נדרש מהם או שהם מבינים אבל הם החליטו שפשוט אין להם יותר אמון במערכת. זה לא דבר שאנחנו יכולים לרצות אותו. זה לא דבר שאנחנו יכולים להסכים לו.

הרבה יותר קל לממשלה לקבל החלטות בלי שיפריעו לה. מה לעשות, יש את הדבר המנג'ס הזה. קוראים לו דמוקרטיה.

הדבר זה שבאים ואומרים: 24 שעות.

ב-24 שעות אי-אפשר באמת לקבל החלטות שהן החלטות מושכלות. וזה כל הרעיון. לקבל החלטות מושכלות. אולי יהיו נושאים שבהם כן. אבל יהיו גם נושאים שלא. ואז מה עשינו? יצרנו מצב שבו תתקבל החלטה ונשנה אותה כל שעה עגולה, כל שעתיים? מה אנחנו מייצרים כאן? מה זה הכאוס הזה? אי-אפשר לבוא ולהגיד: בשם הצורך ובריאות הציבור, ולקבל החלטות נמהרות. אי-אפשר לקבל את הדבר הזה. למה זה טוב? אני רוצה לומר עוד דבר. אני רוצה לפנות לחבריי בקואליציה. אני יודעת מה אתם באמת חושבים. אני יודעת שגם אתם מתנגדים לאירוע הזה. אי-אפשר, בשם המשמעת הקואליציונית, לוותר על התפקיד שלכם. תגלו אומץ בעניין הזה ותבהירו שהכנסת צריכה לפקח. אני באמת, אני כבר לא יודעת איך לומר את הדברים. אין דרך טובה יותר מלבקש מכם. להסתכל לאזרחים בעיניים ולראות שלא נוכל להמשיך כך לאורך זמן. החוק הזה הוא חוק רע ואי-אפשר להסכים לו.

תודה קארין.

מיקי, אם אתה רוצה שתי דקות, אני אתן לך בשמחה. כן, בבקשה, אדוני. אבל אוסאמה קודם, רגע. אוסאמה, בוקר טוב.

סבאח אל ח'יר. סבאח אל נור. אוסאמה, אתה חבר ועדה.

קודם כול, תודה. שנייה. תודה קארין. אני רק מעדכן אתכם כי כל הזמן אמרתי למנהל הוועדה שיוציא הודעה שייתכן שהצבעות יוקדמו. כתבתי 09:45 כי שאלה אותי קארין אתמול בלילה. כמה בונוס אתם מקבלים על ההקדמה בחצי שעה? לא, לא, נו. אה, מקבלים. כן. מי שמקדים בחצי שעה מה הוא מקבל? החרדים, החרדים מקבלים.

לא החרדים. לא החרדים. החרדים לא אשמים.

הנציגים שלהם אשמים. אז אמרתי. יש לכם קהל מדהים, יעקב. קהל מדהים, שסובל יותר מכולם. תעשו משהו. תעשו משהו בשבילו. מיקי ואני נוסעים לביתר עלית אחרי ההצבעה. אל תדאג. אני רק אומר שביקשתי ממנהל הוועדה להודיע שאולי ייתכנו הצבעות, ואתמול בהתכתבויות בינינו,

כמה בונוס? בונוס, כמה? את הבונוס יש לי מימינה. ימינה אמרו שייתנו לנו בונוס על זה שמקדימים את ההצבעה. יאללה, כן תקדימו. אני כל הזמן מחפש את הבונוס. אני בא לפה ויוצא החוצה בסוף היום, מחפש את הבונוסים,

חברי וידידי, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה.

נתתי למיקי.

מיקי, שתי דקות. שתי דקות, לא יותר. בוקר טוב, אדוני. אני באמת כאן חבר לרגע ולא השתתפתי בכל הדיונים. רצתי בין ועדת הקורונה לוועדת הכספים. זה לא שנשארתי בבית. שני חברים מהסיעה שלי מילאו את תפקידם נאמנה. שמעתי את מה שאמרת על חברת הכנסת קארין אלהרר. אני בסך הכול פה כדי להחליף אותם. אבל אני מנצל את ההזדמנות הזאת להגיד שזהו חוק שאין בכלל ספק שהוא מכרסם בדמוקרטיה במדינת ישראל. ואני מתנגד התנגדות נמרצת למהות החוק, לנוסח החוק. למרות שהוא מעט שונה על ידי חברי הוועדה,

אם ההסתייגויות של חברת הכנסת שקד, קארין אלהרר, גדעון סער ואחרים, יתקבלו אז אולי קצת נצליח לשפץ אותו. אבל אני אומר לך שעם אישור החוק הזה יוטלו סגרים משמעותיים על הציבור. זה פתח שמאפשר הטלת צווי חירום מיידיים. אני חושש מאוד שזה יהפוך לנורמה. השינוי הזה שמעוגן בחוק הזה, שהממשלה מאשרת צו שנכנס לתוקף, ורק כעבור כמה ימים הכנסת. יש היפוך. הראש ברצפה והרגליים בשמיים. אני לא יודע איך להגדיר את זה אחרת. רשות מחוקקת מפקחת על הרשות המבצעת. זה נקרא תנוחת בן גוריון, על החוף. התמונה הידועה.

זה ממש כך.

לא אמרתי לגבי המצב. אמרתי סתם לגבי בן גוריון. כן, כן. באמת לא נותר אלא להצטער על העניין הזה. ושוב, כוחה של הכנסת על התחתונה. שוב, מקודם פה חוק שיעקוף את הביקורת. ועוד משהו. אם הקורונה תחלוף, אדוני, ביוני 2021, ואני מייחל לכך, החוק הזה עלול להישאר איתנו, יוארך מכל מיני טעמים, ימשיך להגביל את זכויות היסוד של הציבור: את החופש התנועה, את חופש העיסוק, כל מה שכרוך בו. מרעין בישין. אין בו שום דבר אחד טוב. אז נכון, מותר להפגין. אבל על פי הנוסח של החוק, מותר גם להגביל הפגנות. ואולי זה יקרה ממש בקרוב תחת החוק הדורסני הזה. אבל הציבור כבר לא יושב בשקט. ואת הציבור לא מעניינים צווים ולא מעניין אותו כל מיני דברים. ראינו את זה בשבוע שעבר כשחלק מהמסעדות החליטו לבוא ולמרוד בסמכותה של הממשלה. לא שאני מייחל לכך ולא שאני תומך בכך. מדינת ישראל היא עדיין מדינת חוק, ואני קורא לכולם, גם לאלה שמבצעים הפרות סדר וקוראים קריאות לא חוקיות כאלה או אחרות אבל קחו בחשבון. הציבור מתעורר. הוא לא ישב בשקט. ואני אומר את זה לראש הממשלה - - מיקי,

הינה, חצי דקה. - - הציבור רואה כיצד המדינה שלו משנה את פנייה, כיצד אדם אחד, אדם אחד לוקח עוד ועוד סמכויות. למה?

ומפלגות נוספות מיישרות איתו קו מתוך פחד. אין מילה אחרת. מנותקים מהמתרחש סביבנו ומאזרחי מדינת ישראל. אני מייחל שהקורונה תעבור ביוני 2021. נבדוק גם את הממשלה הזו, אם החוק הזה ירד או שמפעם לפעם יוארך. תודה רבה. תודה, מיקי. חבר הכנסת תזכיר לי?

יוראי. דקה אחת. תראה, אדוני היושב-ראש, אתה יודע, אתה לא זוכר את שמי, אני חבר כנסת צעיר. אני זוכר את שמך. את ר' ואת א' אני זוכר. בקונסטרוקציה שלהן אני מתבלבל. שוב, אני חבר כנסת צעיר. אמנם קדנציה שלישית, אבל צעיר מאוד. יחד עם זאת, אותי לימדו בבית ספר שהכנסת מייצגת את הריבון, את עם ישראל. והחוק הזה לא מתייחס אליה ככזו. הוא מתייחס אליה כמטרד, אפילו, אם תרשה לי, כאל איום שצריך להסיר אותו, כי הוא מפריע להתנהלות.

אני מבין שאנחנו נמצאים בעת חירום. אני מבין שיש מגפה שמאיימת על שגרת החיים שלנו, על חיינו, על ביטחוננו ועל כל מה שיצרנו כאן. יחד עם זאת, אין אפשרות לאשר חוק,

שמשקיף על הריבון, על עם ישראל, על נציגיו,

אני רוצה להזכיר,

אני חוזר לספרי האזרחות שלימדו אותי שהממשלה יונקת את כוחה מהכנסת ולא ההפך. אנחנו סמכנו את ידינו על חברי הממשלה לנהל את המדינה בשמנו, בשם אזרחי ישראל. ולא ייתכן שבעת משבר, בעת שבה אנחנו אמורים להתייחס לכנסת בתור המקום שבו יש לפתור את הדברים, להציג אותם, ללבן את הדברים אתמול חבר הכנסת גדעון סער דיבר היטב במליאה על הנושא הזה. הוא אמר: זה המקום שאליו צריך להגיע כדי לאפשר לציבור להשמיע את שלו, לאפשר לנציגים להעלות סוגיות שבוערות בהם, שמציפות את הציבור. ופה הדברים צריכים להתנהל. אני לא מצליח להבין, לא ברמה החוקתית ולא ברמה הרעיונית, איך הממשלה הזאת ממשיכה להסתכל על הבניין הזה כעול, כמטרד,

וזה החוק. זאת התגלמות החוק. ואני שואל אותך, כיושב ראש ועדת החוקה: ברמה החוקתית כיצד אתה מאפשר את זה?

אז יש פה הסתייגויות נכונות של חברי הסיעות השונות. אבל יחד עם זאת, המהות הבסיסית של החוק הזה היא שגויה. ודווקא בעתות חירום אנחנו נמדדים ביכולת שלנו להעביר החלטות נכונות ולהשקיף על המוסד הזה, על הבניין הזה כבניין חשוב ומהותי ואינטגרלי בשיטת השלטון בישראל. הדבר הזה מבקש למוטט את ההבנה הזאת, שכנסת ישראל היא המקום שבו שצריכות להתקבל החלטות, ולא בשום פורום אחר. ולכן אנחנו נתנגד לחוק הרע הזה.

מטעם הרשימה המשותפת, אוסאמה סעדי ואחר כך עופר גם ישלים. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת - - - איפה יואב?

קארין, את דיברת בשם יואב גם כן? אתה רואה מה זה? קיצרנו לך, יעקב.

תראה כמה יצאנו בסדר. אחרי יום אתמול, הוא צריך לנוח, אה?

הוא מניע את גלגלי המהפכה.

האיש לא נוח. אה, עדיין הוא מחמם את המנועים.

לא מחמם. מניע.

אדוני היושב ראש, אני חושב שהחוק הזה הוא חוק רע, חוק מסוכן גם מבחינה משפטית, גם מבחינה ציבורית וגם מבחינת מעמדה של הכנסת והיחס והקשר בינה לבין הממשלה, הרשות המבצעת, והיות הכנסת הרשות המחוקקת ומי שאמורה לפקח על הפעולות הממשלה. מבחינה משפטית, יש חברים כאן שלא היו בכל הדיונים של הוועדה, אין חולק. גם נציג היועץ המשפטי לממשלה, משרד המשפטים, וגם היועץ המשפטי לוועדה, אמרו במפורש שזו לא דרך המלך לעשות את החוק הזה. יש קושי משפטי עם חוק כזה. והחוק הזה מעורר קושיות משפטיות קשות במיוחד. אדוני היושב-ראש, אנחנו הגשנו מאות הסתייגויות. אבל אני עכשיו ממקד את הסתייגויות שלנו, ואני חושב שבכך אני מצטרף גם להסתייגויות ולדבריהם של גדעון סער, שהוא מהקואליציה, וגם של איילת שקד, שהיא מבחינה פוליטית ואידאולוגית אנחנו בשתי תהומות, אבל יש פה הסכמה שגריעת סמכותה של הכנסת

עבודת הממשלה ולמעשה נטילת הסמכות של הכנסת לחוקק חוקים, להתקין תקנות, ולתת את זה לממשלה. זה שאחרי זה הם מביאים את זה לאישור בדיעבד, אחרי 14 יום, אחרי שבעה ימים ראינו שהעניין הזה לא עובד. הוא מייצר הרבה כאוס, מייצר הרבה בעיות. ורק הדוגמאות האחרונות מהימים האחרונים של מה שהתרחש בוועדת הקורונה עם פתיחת העסקים, סגירת העסקים, היה צריך להגיד לכולנו וללמוד מהניסיון של הימים האחרונים: אסור לנו לעשות את זה. אבל עכשיו אתה לא רק נותן סמכות של אולי לסגור קיוסק פלאפל בבני ברק או להטיל סגר על בני ברק או על - - על טייבה - - טייבה או על שכונה ברמלה.

בדיוק. על טייבה אי אפשר להטיל סגר, עם כל הכבוד.

ואת זה אומר ישראל ביתנו. איך התהפכו לי החיים? אנחנו לא ניתן. אתה אומר רק טרנספר. לא סגר. ולכן, אדוני היושב-ראש - - - די.

יעקב. אני מתנצל.

יעקב . חוזר בי. יעקב, גם ככה האווירה מורעלת. אל תרעיל.

זה בשביל החרדים אמרתי את זה. יעקב, גם על זה מקבלים בונוס? ולכן ראש הממשלה הוא באטרף,

רוצה להעביר את זה היום. והיינו צריכים אתמול לעבוד מסביב לשעון.

מה הלחץ על היום, אגב?

יש תקנות עד ה-6 לאוגוסט. לחץ של עבריין נמלט. יש תקנות עד ה-6 לאוגוסט. יש רק דבר אחד שהציבור והאזרחים שצופים בנו שאומרים: מה הדחף, מה הבעיה. יש סמכות אחת, חבריי חברי הכנסת, שאין היום לממשלה. יש לה סמכויות רחבות בכל התחומים. יש רק סמכות אחת והיא להכריז על סגר בכל המדינה. ואת זה רוצה לעשות ראש הממשלה בסוף השבוע.

ככה. אנחנו יודעים למה.

אין אינדיקציות. למה דווקא בסוף שבוע? למה?

אני אומר לכם, כמי שמייצג את האזרחים הערבים במדינה, הרשימה המשותפת, אני אומר לכם שזה פוגע בעיקר באזרחים הערבים בסופי שבוע. מה יש בסוף שבוע? אין תחבורה ציבורית, כל העסקים סגורים, כל המוסדות של המדינה סגורים. למה צריך לסגור את המדינה בשישי-שבת?

לסגור את חוף הים? זה מה שימנע את התחלואה? ולכן, כמובן, ראש הממשלה בפניקה. הממשלה הזאת בפניקה. אני אמרתי ושאלתי וטוב שיש

הוא לא פה. שם, מימינך.

אני שאלתי אתמול ואני שואל: מה העמדה של כחול לבן? לחוק כזה? לא שמענו. תלוי בשעה. לא שמענו. טוב שיש את גדעון סער פה, שאומר את הדברים מבחינה משפטית, מבחינה חוקתית.

דבר לא שמענו מהם. הם צריכים להוביל את ההתנגדות לחוק הזה, גם מבחינת סעיף 29 וסעיף העונשין. אוסאמה, אתה רוצה לשמוע מכחול לבן?

רוצה לשמוע מכחול לבן?

נו, לא שמענו אותך כל הימים, בבקשה. אבל אני רוצה שגם היושב-ראש ישמע. אני מפסיק. אני רוצה לשמוע אותך.

אני רוצה גם שתשמע, כי הוזמנו לשמוע את קולם של כחול לבן,

בבקשה, אני רוצה לשמוע.

אדוני היושב-ראש - - - אני באמצע רשות הדיבור?

אני מפסיק ונותן לה. הוא ויתר לה.

אבל אני רוצה שגם היושב-ראש ישמע, זה חשוב בעיניי.

אנחנו דנים פה בשבועות האחרונים באמון הציבור ובהכריח,

ואני מסכימה גם לשקיפות וגם להנגשת ההיגיון המסדר כל הזמן מאחורי החוק הזה.

אני אומר לך גם כמשפטנית וגם כפעילת זכויות אדם במשך שנים רבות, שאני שוכנעתי שנמצא פה האיזון הנכון, מכיוון ששמרנו על זכויות ההצבעה, על בתי המשפט, ועל כל הנושאים, שהדאגה של האופוזיציה היא אמתית בהם ואנחנו שותפים לה. את מאמינה בעמדת מרצ? רגע, תן לה לסיים. לא להפריע.

אבל ביקשתם את עמדתי. - - - מאמינה לזה.

אני אני רוצה לומר שלא נצליח - - - אפילו

בסדר.

אני רוצה לומר משהו שלא נצליח לאזן בו בחוק הזה, וזה שמי שאין בו אמון בממשלה הזאת לא נצליח באמצעות החוק הזה לגרום לו להאמין בממשלה הזאת.

ומן הסתם מי שיש לו אמון בממשלה הזאת ובחשיבות שנשפיע על מה שקורה בה - - - את יכולה לא להצביע על החוק הזה.

אני רוצה עוד דבר אחד, אדוני. היום ראש חודש אב ואני קוראת לחבריי לקחת אחריות על מה שקורה שם בחוף, כי כרגע אתם שורפים את אסמים.

לא שמעת את מה שאמר היועץ המשפטי של הוועדה. שנייה.

אתם מייתרים אותה. מייתרים את הכנסת.

מיקי, אל תבנה נאום על היועץ המשפטי לוועדה. לא מבליטים דברים אחרים שהוא אמר גם. הכול בסדר.

משפט אמרתי.

עכשיו נזכרת בזה. אוסאמה סיים, תודה רבה.

אה, כי כסיף מסמן לי שסיימת. אבל על זמנך. בוא, תקשיב, אוסאמה?

אנחנו נקדים קצת את ההצבעה, קארין. מה הלחץ, יעקב? יש שאילתות. יש שאילתות. מה הלחץ? קארין, תודה. ממש מודה לך. קל וחומר, מה שאמרתי לגבי סעיף 2 וסעיף 4, קל וחומר וביתר שאת נאמרים הדברים. ואת זה גם אני מפנה אליכם, חברותיי מכחול לבן לפרק העונשין ולהגדרת העבירות ולקביעת תקנות, וקביעת עונשים. ממתי הממשלה קובעת תקנות, מגדירה עבירות, וקבעת קנסות, ואנחנו ככנסת מאשררים את זה בדיעבד? את כמשפטנית ואני כמשפטן למדנו את אותם עקרונות משפטיים. תגידי לי איפה ממשלה מתקינה תקנות, קובעת עבירות, קובעת העונשים, ואחר זה אנחנו צריכים לאשרר את זה בדיעבד. מיכל, אני דיברתי עם ראש המפלגה שלך. כולם מסכימים שזו בדיחה. רק אין אומץ לבוא לפה ולהגיד את זה.

בואי תגידי דברים שראשי המפלגה אמרו או לא אמרו כשהם בואי, זה- - - לא לענות. לא לענות. חבר'ה, זו לא ישיבת סיעה.

איתן פה. הוא היה אמור לשבת. איתן פה. הינה, איתן. איתן, תגידו מה שאתם חושבים באמת.

אני אשמח. אבל לא עכשיו. אוסאמה, תודה רבה.

יוראי הזכיר קודם לימודי אזרחות. אני רוצה גם להזכיר אותם. גם להזכיר לכל מי שלמד, ואני אומר את זה בתור מי שלימד הרבה מאוד שנים במדע המדינה, כל מי שלמד, אחד מהשיעורים הראשונים הוא קורס שנקרא: משטר מדינת ישראל. וכל מי שלמד בתורת המשטרים על מהי דמוקרטיה - - - השיעור הראשון שצריך זה ללמוד לכבד אישה. אל תבלבלי את המוח. ואל תהיה דמגוגית. כי את לא מוצלחת גם בזה. אל תבלבל לי את המוח ואל תמשיך עם השיח הרדוד הזה שלך. אדוני, אתה מוכן לשמור עליי? אוסנת, אני מבקש. עכשיו אנחנו נשמע. תפקיד של הכנסת במשטר הפרלמנטרי הישראלי הוא, בין השאר, לייצג את הציבור, לפקח על הממשלה, לחוקק. יש עוד תפקידים שפחות רלוונטיים למה שאני רוצה להגיד. מה שהחוק הזה עושה הוא מבטל את שלושת הדברים האלה. הוא מונע דה פקאטו מהכנסת לפקח על הממשלה, וכמו שיוראי הקדים אותי, הוא הופך את המניעה הזאת גם לדה יורה. כנ"ל לגבי הנושא של החקיקה, של הפיקוח ואפילו של הייצוג. כי הממשלה לוקחת לעצמה פה למעשה את התפקיד שכאילו היא מייצגת את הציבור. היא מאיינת באל"ף את הכנסת. אני כבר הזכרתי את זה כמה פעמים. ואני מצטער שאני חוזר על זה שוב. אבל זאת אולי הנקודה החשובה ביותר. במשטר שמתיימר להיות דמוקרטי, בית המחוקקים, הרשות המחוקקת הנבחרת מייצגת את הריבונות של העם. מה שהחוק הזה עושה הלכה למעשה הוא שהוא הופך את הממשלה ואת העומד בראשה ראו סעיף 38 לריבון. במקום הכנסת ובמקום העם. אם זו לא דיקטטורה, אני לא יודע מה זאת דיקטטורה. זה לגבי התפקידים של הכנסת. אני רוצה להגיד עוד משהו, שהוא חלק מזה. איפה הדיקטטורה הזו באה לידי ביטוי? דבר ראשון, החוק הזה נותן לממשלה את הסמכות להכריז על מצב חירום בדיעבד ולא בדיעבד. הכנסת עוד פעם מאוינת באל"ף פה. האמת היא שמאוינת ומאוימת. אז דבר ראשון, החוק הזה נותן לממשלה את הסמכות להכריז על מצב חירום. הוא נותן לממשלה את הסמכות לקבוע תקנות בתוקף מצב החירום. הוא נותן לממשלה את הסמכות להחליט על עבירות, והוא נותן לממשלה את הסמכות לקבוע סנקציות על העבירות. הכול מרוכז בידיים של הממשלה. ויותר גרוע, אם יש כזה דבר, הזכרתי את סעיף 38 עם כל הפיתולים ופלפולים, רובם המגוחכים שהיו פה במהלך הדיונים. הסעיף הזה נותן לאדם אחד, עבריין נמלט שיש נגדו, שהוא מואשם - - - השאלה היא אם אתה היית בדיונים, או שהיית פה - - - בדיונים.

הוא נאשם בשלושה כתבי אישום. נותנים לו את הסמכות הבלעדית לקבוע תקנות ביצוע, שאנחנו כולנו יודעים שזה לא רק ביצוע.

משום שהוא בנה סביבו תנועה פוליטית ואף אחד לא יכול להאשים אותי שאני רוויזיוניסט. של שפחות ועבדים, לא? אבל יש לתנועה הרוויזיוניסטית, עם כל הביקורת וההתנגדות שלי אליה, יש לתנועה הרוויזיוניסטית הרבה מאוד זכויות. יש לה היסטוריה מפוארת. והאיש הזה שעדיין נקרא ראש ממשלה, למרבה החרפה - - עופר. אני מסיים עוד דקה. - - לא רק שהוא מחסל פה עם עבדיו את הדמוקרטיה, לא רק שהוא מחסל פה את החברה ואת הכנסת הוא מחסל את התנועה

אתה ממש מודאג מזה.

מה שמדאיג אותך, מה שמדאיג אותך - - - גדעון, האמת היא שכן. מה זה קשור לקורונה? מה זה קשור לקורונה?

התנועה הזאת היא תנועה, שאני חולק עליה,

בוודאי שיש לה זכויות. ואתה רוצה לשמור על הזכויות שלנו. רבותיי, היום המיוחד לגבי ז'בוטינסקי היה אתמול.

אנחנו ממשיכים אותו עכשיו? תמשיך לייצג את התנועה האסלאמית, לא את התנועה הרוויזיוניסטית. אנחנו יודעים לשמור על עצמנו.

תודה רבה. תודה רבה. בכל מקרה, אני רוצה לסיים בשתי נקודות מאוד קצרות, אם לא יפריעו לי. דבר ראשון, בתוך הליכוד בנה אותו אדם, אותו דיקטטור, מנגנון של עבדות, מלחכי פנכה שאין להם שום אומץ, שאין להם שום עמוד שדרה, ושאין להם אידאולוגיה. אבל עדיין יש אנשים טובים בליכוד. אני חולק עליהם מאוד. אבל יש שם אנשים שבאמת נאמנים לתורה שמאמינים בה.

אדוני היושב-ראש, אני לא אסיים אם היא תמשיך להפריע. אני אמשיך להפריע לך כל זמן שאני רוצה.

אבל אתה צריך לסיים, עופר. אני מצפה שאנשים האלה, שעוד פעם, יש לי איתם מחלוקת אידאולוגית-פוליטית קשה, אבל הם אנשים שנאמנים לתורתם. עוכר ישראל. אני מציע לך לא להיכנס איתי למחלוקות מהסוג הזה, כי אין לך סיכוי. אז אני מציע לך. פעם האחרונה שאני מזהיר אותך. אתה מאיים עליי? אני מאיים עלייך, כן. הופה. הופה, חברים. מתחיל להיות מעניין בוועדת החוקה.

אני מציע שתחזור בך מהאמירה האחרונה. אתה צודק. אתה צריך לדבר לעניין.

אתה צודק.

אני אומר שאני מצפה מאותם שעוד פעם, אני חולק עליהם אבל מעריך אותם אני מצפה מאותם אנשים שלא ישתתקו, שלא ייתנו לזה לקרות בתוך ביתם. אני מצפה מאנשים כחול לבן שיגלו אומץ לב ועמוד שדרה, ולא ייתנו יד לדיקטטורה הזאת המתהווה פה והיום הופכת להיות רשמית. והדבר האחרון בעשר שניות, אני רוצה לשלוח מכאן ברכות חמות והרבה מאוד אותות כבוד למפגינים שנלחמים לטובת כולנו, על החברה שלנו.

ומתודלקים על ידי אהוד ברק. סיימת, אדוני?

חבל שלא שמעת אותי.

אז תן לי את המשפט האחרון עוד פעם. המשפט האחרון היה שאני שולח מכאן הרבה ברכות וכבוד למפגינים שנאבקים למען כולנו. כל הכבוד להם. ולכל עם ישראל. לכל אזרחי ישראל. את זה הוא לא מסוגל להגיד. תשמעי, את אחראית על אמירת שטויות, לא אני. למה שאני אחזור על זה?

רבותיי, אני רוצה להגיד כמה מילים,

אני לא הכנתי נאום. אתה מוכן. תודה. ואם אני לא מוכן, אז אתה עוזר לי בדרך. אתה מוכן. אני רוצה לומר כך. קודם כול, שנבין

חוק המסגרת כרעיון וכדבר שעשינו אותו הוא בעצם מטרתו היא אחת: לאסוף את כל התקש"חים למיניהם,

שעת חירום. לאסוף אותם ולגרום לכך שיש חוק מסגרת אחד שמדבר על המצב החירום באופן כללי ונותן בעצם את הפלטפורמה שממנה תראו, כל ההתנהלות שהייתה בכנסת בשישה החודשים האחרונים,

הייתה התנהלות של תקש"חים, עוד לפני שהייתה גם ממשלה וכו'. במה זה יהיה שונה? קארין,

מה שאמרתי גם בתחילת הדיונים כשהתכנסנו לקראת הסיכומים, אמרתי שאנחנו נדון בנושאים האלה בזמן הקרוב. ומעבר לשני הנושאים הללו של המלונית ואכיפה,

אולי להרחיב תהליכים מסוימים.

תמיד יש דברים יותר טובים, שאפשר עוד.

אנחנו עוד לא יוצאים לפנסיה וכנראה לא הולכות להיות בחירות בקרוב. ולכן אלה הדברים שאני חשתי חובה להגיד. יותר לציבור הישראלי.

בדיוק רציתי לפנות אליך ולשאול, כי שאלתי מקודם. מאחר שלא היית קודם, אני אתן לך רשות דיבור.

הממשלה תחליט והאזרחים ישמעו מה היא החליטה,

ולאחר מכן יהיו דיונים ויהיו פושים ב-ynet ובמקומות אחרים.

אם הכנסת תמצא לנכון בכל נקודת זמן כאילו היא תנהל דיון.

ובעניין הזה אין קואליציה ואופוזיציה.

מי שמצביע בעד החוק הזה, מצביע נגד האזרחים. זה מה שאתם הולכים

והיא חושבת שעוד ועוד סמכויות מהסוג הזה יקנו לה איזושהי יכולת פעולה. לא דובים ולא זבובים. זה חוק דיקטטורי במהותו. חבל שעובר כזה חוק פה

אדוני היושב-ראש, אני לא שומע את הדברים. אני לא יודע על מה להצביע. יש לכם נציג?

אני אנסה להגביר את קול. בסעיף

מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. בעד. 8. 8. מי נגד? הצבעה לא נתקבלה. ההסתייגות לא התקבלה. הלאה. כמה היה נגד? 9. הלאה.

הסתייגות לסעיף 4(ד)(1) במקום: "בתוך 24 שעות מהמועד שהוגשו לה",

"בתוך 48 שעות מהמועד שהוגשו לה".

"הכרזה על מצב חירום בשל נגיף קורונה תיכנס לתוקף לאחר אישורה ע ל ידי ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת ופרסומה ברשומות". מי בעד

מי נגד?

לא נתקבלה.

אני מבקש רוויזיה על ההצבעה הזאת.

אה, נגד עכשיו. תודה.

בסעיף 13 (ג), אחרי המילים: "לאחר ההכרזה", יבוא: "לא יאוחר מ-48 שעות". מי בעד?

חובה להבהיר את סיבת הדרישה המופנית לאזרח/תושב".

מי בעד? בעד. מי נגד?

בסעיף 50, במקום המילים:

הצבעה לא נתקבלה. ההסתייגות לא עברה.

בסעיף 18, לכתוב במפורש שאפשר לעשות הבחנה בין מוסדות חינוך, סוגי מוסדות חינוך וכו' באופי המוסד, היקף התלמידים בו. מי בעד? מי נגד?

מי בעד?

מי נגד?

לא התקבלה. בסעיף 2(ג) להצעת החוק, במקום המילים: "עם פרסומה", יבוא: "לאחר אישורה בוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ופרסומה ברשומות".

מי נגד? הצבעה לא נתקבלה. לא התקבלה. בסעיף 2(ד)

מי בעד?

מי נגד?

לא התקבלה. בסעיף 8(א)(12) להצעת החוק, לאחר המילה: "הצהרה", יבוא: "ככל הניתן".

בעד.

הצבעה לא נתקבלה. לא

חבר הכנסת

חודש וחצי לא פגעת בי אפילו לא פעם אחת. עכשיו נפגעתי. חולה עליך. אבל גינזבורג, רק רציתי להגיד לך - - - גם אתה פגעת בי

שעומד על זכויות המתיישבים ביהודה ושומרון. מי בעד?

לא התקבלה. בסעיף 13, להוסיף את סעיף קטן (ז).

מספר 29. תגידי 29. זה מקל עליהם. יעקב, מה עושים עם יהודה ושומרון? בבקשה.

9. לא 10, כי אחד יצא. בדיוק.

לא התקבלה. 30. תיקון סעיף 14 (ג) להצעת החוק, אחרי המילים: "ביטול ההכרזה על

מי בעד? מי נגד?

36. תיקון סעיף 17 להצעת החוק, לאחר המילים: "ועדת השרים רשאית לקבוע", יבוא: "באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת".

הצבעה לא נתקבלה. לא התקבלה. 37. תיקון סעיף 18 להצעת החוק,

3. במקום שם החוק, יבוא: אין הסכמה לחוק ההסמכה.

מי נגד?

4. במקום שם החוק,

מי נגד?

5. מחיקת סעיף 1 על כל סעיפי המשנה שבו. סעיף 1 בטל.

מי נגד?

6. סעיף 2(א) בטל. מי בעד?

הצבעה לא נתקבלה. לא עברה. 7. בסעיף 2(א),

מי נגד? הצבעה לא נתקבלה. לא עברה.

הלאה. 10. בסעיף 2(א), במקום:"רשאית היא", יבוא:"רשאית הכנסת או אחת מועדות הכנסת".

מי נגד? הצבעה לא נתקבלה.

11. בסעיף 2(א), במקום:

"רשאית הכנסת וועדות הכנסת" .

הצבעה

אוסאמה, בוא

22. בסעיף 2(ד), יש לקבוע שהכנסת היא שתחליט על הארכת מצב החירום או על ביטולו.

מי נגד?

לא התקבלה.

כל אחד יעשה מה שהוא רוצה.

אפשר - - - למה? אנחנו מתקדמים. יש חקיקה, יש זה. אנחנו רוצים להיות במליאה. עד החקיקה נגיע. יש לנו אישור? מה? יש לנו אישור?

מה זה אישור ככה בלנקו?

אפשר לבטל את המליאה?

עד ההצבעות. דבר שמקובל.

אני לא מבין את העניין הזה. ממתי מבטלים את המליאה בצורה כזאת? באמת, נו. ממתי מבטלים סיכומים גם כן?

אם יש עניין, נעשה את הכול.

אפשר להכניס את הכול בשעה הזאת. מי שרוצה.

אז- - - אדוני היושב-ראש, זו פרקטיקה מגונה. עם כל הכבוד, אל תדבר אליי על פרקטיקה מגונה.

אני לא מדבר עליך. אבל ככה זה נראה. זו החלטה של יושב-ראש הכנסת, חברים.

בבקשה, תמי. - - - לא להפריע באמצע הצבעה. 23. סעיף 2(ד) אחרי המילה: "שתיקבע", יבוא: "הכנסת".

מי נגד?

אנחנו מבקשים 26 עד 72, הצבעה אחת.

הצבעה ברצפים. זו הצבעה אחת על כולם. כי הם מתקנים סעיפים שונים. מה שלאותו סעיף, אנחנו נרכז.

סעיף 2(ד). למה? לעבור לסעיף 2(ד), לדוגמה.

אבל הם מתקנים דברים שונים. אנחנו ריכזנו את הרצפים שאפשר להצביע בקבוצות. יש פה כמה קבוצות על זה. זה מצמצם את זה למעט הצבעות. אתה רוצה להוריד חלק מזה כדי לקצר את התהליך?

אתה יכול גם להוריד.

מה שאתה זה מרוכז של מה?

אני יכולה מ-26 עד 36. מ-38 עד 53. מסומן לי. אבל לא הכול.

הלאה, הלאה. 24. בסעיף 2(ד) אחרי המילה: "שתיקבע", יבוא: "הוועדה"

מי נגד? הצבעה לא נתקבלה.

25. בסעיף 2(ד) במקום המילה: "שלא תעלה", יבוא: "לא פחות".

מי נגד?

באמת מ-26 עד 36, אני מקריאה את הראשונה ואת האחרונה. ואנחנו נצביע על כולן.

26. בסעיף 2(ד), במקום: "45 ימים", יבוא: "40 ימים".

במקום: "60 ימים", יבוא: "30 ימים".

מי נגד?

ההסתייגויות לא התקבלו. הלאה. אנחנו ב-37. בסעיף 2(ד) במקום: "45 ימים", "בתקופה שתקבע הכנסת". מי בעד? מי נגד? הצבעה לא נתקבלה. ההסתייגות לא עברה. אנחנו מצביעים על כל הסתייגויות לסעיף 2(ד), מספר 38 ועד 53. אוקיי. אני מקריאה את הראשונה ואת האחרונה.

38. בסעיף 2(ד), במקום: "60 ימים כל אחת", יבוא: "15 ימים פעם אחת בלבד"; ועד במקום: "60 ימים כל אחת", יבוא :"30 ימים פעם אחת בלבד". מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? הצבעה לא

ההסתייגויות לא התקבלו. מהסתייגות מספר 54 ועד מספר 63, מסעיף 2(ד) במקום: "5 ימים", יבוא: "6 ימים" ועד במקום: "5 ימים", יבוא: "15 ימים". מי בעד ההסתייגויות?

מי נגד? הצבעה לא נתקבלו. לא התקבלו. 64. סעיף 2(ד) במקום: "יביא יושב ראש הכנסת" עד הסוף, יבוא: "ההכרזה תבוטל לאלתר".

בלי להבין על מה. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו.

מי נגד? הרימו גם.

ההסתייגות גם לא עברה. אנחנו ממספר 65. סעיף 2(ד) במקום: "7 ימים", יבוא: "8 ימים" ועד 72. במקום: "7 ימים", יבוא: "15 ימים"

מי בעד ההסתייגויות? מי נגדן?

ההסתייגויות לא עברו. 73. סעיף 3(א) במקום: "תבטל הממשלה", יבוא: "תבטל הכנסת".

מי נגד?

74. סעיף 4,בטל. מי בעד? מי נגד?

75. סעיף 4(א)

מי נגד?

76. בסעיף 4 ייקבע כי הכנסת היא שתתקין את תקנות חירום הנדרשות בשל מצב החירום.

מי נגד?

לא התקבלה. 77. בסעיף 4(א) ייקבע שרק במצבי קיצון הממשלה תוכל להתקין התקנות, והן יאושררו ע"י הכנסת בתוך 7 ימים שאם לא

מי בעד?

הצבעה לא נתקבלה.

עד 260. כן?

מוריד את ההסתייגויות להצבעה, רק לרשות דיבור. כן.

לא הבנתי.

10:40? כן. איתן, איתן. רגע, ועדת הכנסת מתי אתה יכול, איתן? ב-10:40. 10:40 דיון על הנושאים החדשים, שניים היו. איתן, תשלחו לי לינק לזום ב-10:40. הרוויזיה תהיה בשעה 11:05. עד 11:05 חופשיים.

חירות אדירה. חצי שעה. איתן, תבקש לשלוח לי לינק. תודה רבה, חברים. אוסאמה, תודה.

ננעלה בשעה 10:33.